בוקר טוב, לפי סעיף 120(ב)(2) אני מודיע שישיבה זו אינה חסויה. ברשותכם, נתחיל בדיון פלוס הצבעה בנושא הוספת חבר הכנסת יוסי שיין לוועדת המשנה למודיעין ושירותים חשאיים. מי בעד לצרף אותו? מי נגד?

אין כאלה שלא רוצים, אין נמנעים. אני מברך אותך,

על קבלתך לוועדת המשנה למודיעין ושירותים חשאיים. אני רוצה לברך את מאיר בן שבת, ראש המל"ל היוצא. יש לי ברכה כתובה ואני אקריא אותה, ברשותך, כדי שאני לא אטעה בלשוני. מאיר בן שבת היקר, אנחנו מכירים כבר הרבה שנים. זכות הייתה לנו, כוועדת החוץ והביטחון, לפעול מולך, הן כראש המל"ל והן בתפקידיך הקודמים בשירות המדינה. רוח מנהיגותך עברה כחוט השני אצל הנציגים שנשלחו מטעמך להופיע בפנינו. תודה על תרומתך המשמעותית מאוד לביטחון המדינה בתקופה הזאת, כמו גם בשנים עברו. מאחלים לך הצלחה באשר תפנה, יישר כוח גדול על הכול. בהערכה רבה, חברי ועדת החוץ והביטחון. אני אוסיף עוד בנימה אישית, באמת, מעטים האנשים במדינת ישראל שיודעים את התרומה העצומה שלך לכל מה שקשור לביטחון המדינה, תמיד בצנעה ותמיד במקצועיות מאוד-מאוד רבה. אני מאחל לך מכל הלב שנמשיך לראות אותך בעשייה הציבורית, נמשיך ליהנות מחוכמתך ומיושרך עוד שנים רבות. תודה, מאיר. תודה לך. אני רוצה להעניק לך שי קטן תבליט של הכנסת. תודה רבה. על התבליט כתוב: למאיר בן שבת,

2021, ועדת החוץ והביטחון. תודה רבה רבה. אדוני יושב-ראש הוועדה,

מנהל

צוות, ראשית, אני מודה לכם על המילים החמות ועל שמצאתם לנכון לציין את

במעמד המכובד הזה. אני אסיר תודה על הזכות שנפלה בחלקי לשרת את מדינת ישראל ולפעול לחיזוק הביטחון הלאומי שלה. נקראתי לתפקיד בשנת 2017, בשלהי כהונתי כראש המרחב הדרומי של השב"כ. התייצבתי אליו בחרדת קודש תוך הכנה בכובד האחריות ובגודל האתגרים וההזדמנויות. בארבע שנות עבודתי הייתי עד לאירועים היסטוריים, שותף להתרחשויות בעוצמה ובאינטנסיביות שספק אם היו בעבר. זכיתי להכיר אנשים מצוינים, לראות את פניה היפות של ישראל, לחתום על הסכמי שלום היסטוריים ולהשתתף במהלכי לחימה. ראיתי מערכות מרכזיות של המדינה מפליאות לעשות בשעות מבחן וברגעי שיא. התרגשתי מדי יום מביטויי ההערכה וההתפעלות כלפי מדינתנו מצד שועי עולם, ראשי מדינות, מלכים, נשיאים ושרים. לא גבה ליבי ולא רמו עיניי. ראיתי, שמעתי ואמרתי בתוך תוכי: אשרי העם שככה לו. ברוך השם, ישראל היא מדינה חזקה, מצבה האסטרטגי הוא טוב. המאזן האסטרטגי הכולל הוא חיובי, אך שברירי ומרובה אתגרים. במסגרת הדיון הפתוח, ברשותך היושב-ראש, אגע בקצרה רק בשני אתגרים: בלימת איראן היא יעד בעדיפות עליונה. האתגר הזה תופס מקום נרחב ומרכזי בסדר היום המדיני והביטחוני שלנו, וכך ראוי שיהיה עד שנבטיח זאת, במישור הפנימי חיזוק המשילות וביטחון הפנים הוא אתגר מרכזי לכל מערכות המדינה. נדרש שילוב זרועות, מאמץ נחוש ואולי גם פתרונות לא שגרתיים, כדי להביא לצמצום הנשק הבלתי חוקי ולחיזוק הביטחון האישי של אזרחי המדינה בכל מקום ובכל זמן. אני מבקש להודות לוועדת החוץ והביטחון ולוועדות המשנה שלה, בפניהן הופענו אנשיי ואני לעתים תכופות. תמיד חשנו שהוועדה מנהלת את עבודתה ואת דיוניה באופן מקצועי, בגישה ממלכתית, עניינית, ביקורתית והוגנת. אני מעביר את המקל לאיל חולתא בביטחון רב ואני משוכנע שגם הוא ימצא את הוועדה כמסגרת לפיקוח יעיל ומועיל. אני בטוח שהוא ישכיל ליהנות גם מהרעיונות, התפיסות והכיוונים שמתגבשים תוך כדי השיח עם הוועדה ולאור הניסיון העשיר של חבריה והדיונים הרבים והמעמיקים שהיא מקיימת. תודה מקרב לב ובהצלחה רבה לכולנו. תודה רבה.

תודה מקרב לב. אני חבר חדש, מאיר, אבל אנחנו מכירים מקודם. אני מאחל לך בהצלחה גדולה. אני יודע על משימותיך הגדולות, שלא כולם יודעים עליהן. אני באמת חושב שתרומתך הייתה מפוארת ולא תמיד אנשי ציבור, כמוך, שעוסקים הציבור עצמו יכול להעריך את עומק התרומה שלהם ואת מסירות הנפש,

בעולמות שונים.

כשרואים אותך בטיסות, במקומות מוזרים כפי שקרה לי אז מבינים עוד יותר . תצלח דרכך ושירבו מעשיך. אני בטוח שאתה עוד תתרום תרומה גדולה. מכל הלב, אני מאחל לך בהצלחה.

מאיר יקר, ראשית, אני לא מכירה ולא מודעת לפעילויות החשאיות שלך, אבל אני מראש מוקירה אותן ואני אלמד ככול שניתן. מה שכן, בטיסה האחרונה שלך לרבאט, בירת מרוקו אני חושבת שזה היה בסוף 2020 שמתי לב להמון ניואנסים בדינמיקה בינך לבין שאר אנשי הצוות לבין מי שקיבל את המשלחת. זה היה מאוד מרגש ומאוד אנושי ומאוד מרחיב אופקים, ואני רוצה להודות לך על זה. ייצגת אותנו נאמנה. אני מודה לך ואני מודה לך על השירות, ועוד ניפגש.

מאיר, קודם כול, אני כן זכיתי לעבוד במחיצתך ואני רוצה להודות לך, גם בשם ועדת החוץ והביטחון, אבל בראש ובראשונה בשם אזרחי ישראל, אם אפשר לדבר בשם אזרחי ישראל, אבל זה באותם מקרים שרבים חייבים למעטים, אך הרבים אפילו לא יודעים כמה הם חייבים למעטים, ואתה אחד מאותם מעטים. אני חושב שהמשמרת הזאת שלך אופיינה בשני אירועים או שתי סיטואציות מהותיות-משמעותיות שעיצבו אותה. אני מדבר דווקא במובן של הקושי והאתגר: האחד, הקורונה שנחתה והמל"ל ריכז את עיקר העבודה. בחודשים הקריטיים הוא היה ראש החץ שהוביל את הדברים, הדבר השני, לא פחות אתגרי-בעייתי לאנשים שהם בתפקיד שלך ואני הייתי במשרד ראש הממשלה, הייתי בצמוד לראש מל"ל. כמזכיר ממשלה אני יודע בדיוק מהו "האקווריום", מהי סביבת ראש הממשלה זה למלא תפקיד שהוא תפקיד חשוב, שהוא תפקיד ממלכתי קדוש, בסיטואציה של אי-ודאות מוחלטת פוליטית ושל יותר משנתיים של מערכות בחירות חוזרות ונשנות, אשר פוגעות פגיעה של ממש בעבודה סדירה במשרד ראש הממשלה ופוגעות פגיעה של ממש בעבודה שיכולה להיעשות במל"ל ולעתים לא נעשית בגלל חוסר קשב של דרג מדיני, דרג פוליטי, ובגלל בעיות שהן אובייקטיביות מנקודת מבטו של פקיד משרת ציבור, כפי שאתה היית. שירתת את הציבור נאמנה. אני חייב להגיד כאן שלא פעם ולא פעמיים ראיתי שנעשה לך עוול, עוול משמעותי, אל מול השירות שהיה ואל מול מה שניסו לצייר או לומר בחוץ. כמי שכן היה לו איזשהו צוהר, הצצה לתפקיד שלך, ראיתי בחלק מהמקרים עד כמה עמוק העוול שנעשה לך. זה הזמן גם לבקש סוג של בקשה לא כמי שפגע, שתבין שזו טיבה של הארץ. העם היהודי הוא עם קשה עורף לטוב ולרע, וביצעת את תפקידך נאמנה, כפי שהיה צריך, למרות אותן סיטואציות ואותם קשיים שהיו. תודה רבה, ואני מצדיע לך. תודה מקרב לב. מנהל הוועדה מזה 12 שנים, בבקשה. מאיר היקר, אני מכיר אותך עוד מהתקופה לפני שהגעת למל"ל. היית בשב"כ וביקרנו אותך בדרום. תמיד היה נעים לשמוע את הסקירות המאלפות שלך, אבל אני אדבר על התקופה במל"ל. אני יכול להגיד שמהיום הראשון שהגעת למל"ל אני, כמנהל הוועדה, הצוות של הוועדה, חברי הכנסת, יושבי-ראש הוועדה שהיו, הרגשנו משהו נפלא. הרגשנו אווירה טובה, שיתוף פעולה מלא מהרגע הראשון, כל מה שביקשנו קיבלנו ובגדול. הייתה אווירה טובה, לא מנעת מאיתנו גם מחברי הכנסת וגם מצוות הוועדה לקיים סיעורי מוחות עם האנשים שלך, להחליף דעות. כמובן שזה תרם לכם וכמובן גם לנו ולוועדה. זה לא מובן מאליו ועל כך אני מודה לך. המחיר האישי אני לא נכנס פה לפוליטיקה התקופה הייתה קשה מנשוא. היו לנו גם שיחות בארבע עיניים שבהן עדכנתי אותך ואתה עדכנת אותי על המחיר האישי הכבד שאתה משלם. אני מכיר את זה ולכן אני מעריך ומעריץ את זה. למדתי ממך הרבה. מעבר לנושא הקורונה, לדעת להתמודד גם עם סוגיות איראן, סוגיית הדירקטיבות, ואין תוכנית עבודה, ואין תר"ש, ויש תר"ש, ואין תקציב מורכבות מטורפת ולדעתי עמדת בזה בצורה יוצאת מהכלל. אין לי מילים, אני חושב שזה היה נפלא.

תודה לכולכם. תודה מקרב לב. תודה רבה לכולם, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:20.